שלום רב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. כפי שסיכמנו, ערכתי רביזיה. אני ברשותכם רוצה להזכיר - תקנות התעבורה (תיקון מס'...), התשע"ז-2016, בדבר תפקידי קצין הבטיחות, בקשת לדיון מחודש מאת חבר הכנסת כבל ודיון מחודש בתקנה 8, תיקון תקנה 585א פסקה (16) בנושא דסקית הטכוגרף. אני מאשר את הבקשה שלי לרביזיה, ואני רוצה לחזור ולהבהיר, כדי שנהיה על זה. אחר כך מצדי תנסחו את זה איך שאתם רוצים, אבל זה יהיה ברוח הדברים שאני אומר. האחריות לשמירת הדסקיות היא על בעל הרכב, כפי שמופיע בחוק היום. אני כן מנחה וזה יהיה גם בתקנות, שקצין הבטיחות יתעד. זה מחשב יכול יתעד רק חריגות. נוסח הסעיף, כפי שהציע משרד התחבורה והסרה לתיעוד הפענוח

יהיה כך: "לבדוק את דסקות הטכוגרף המותקנות ברכב, לפענח ולטפל בחריגות כדי לפקח על שעות הנהיגה והמנוחה ועל מהירות הנסיעה של הנהגים במפעל, וכן לתעד את הדסקות המעידות על חריגות ולשמר את התיעודים כאמור במשך 180 ימים לפחות".

הורדתי את התיעוד השוטף, לאור בקשת יושב-ראש הוועדה. העניין השוטף - אני רוצה להיות בטוח שבדק את כל ה-30 יום.

וזה מה שסיכמנו פה. טוב, תוסיפי את ענין השוטף. עשיתי פה מעשה מעל ומעבר.

אדוני, הרישא של הפסקה קובעת שהוא צריך לבדוק את הדסקות, אז למה הוא צריך גם לתעד באופן שוטף? כי זה בדיוק מה שיוכיח שהוא כן בדק את כל החודשים. לכן אני רוצה לראות את השוטף. הרי יש לו חובה לבדוק את הדסקית. יש לו גם חובה לדווח על החריגות. יש לו חובה לשמור על החריגות. אני אוכל לבדוק, שהוא באמת באופן שוטף עשה את זה, זה רק אם אוכל לראות. בשביל לדעת על החריגות אתה צריך לדעת שהיתה לך חריגה. איך תדע שהיתה חריגה? הרעיון הוא שאם לא יהיה לך תיעוד של זה, איך תזכור האם אתמול- - - גברתי צודקת. תוסיפי את התוספת הזו של ישעיהו. אז לתעד את פענוח הדסקות. תודה. אני מאשר את התיקון, ובא לציון גואל, ברוך השם. אני רק רוצה לומר קודם כל, תודה לכולם.

מתנצל בפני מי שכעס עליי. שוב אני אומר - אישרתי. אני רוצה לומר לתודה לכולם. עשינו פה כברת דרך גדולה מאוד-מאוד. אני מודה לכל מי שעסק במלאכה. אני אומר לממשלה, שהיא תצטרך להתמודד עם שיטת ההעסקה. אמרתי את דעתי בעניין. אני חושב שמשרד התחבורה כן יכול היה להוציא תחת ידיו את התוצאה הטובה ביותר בעניין הזה לו קודם כל אסף את הנתונים, אז הוא ידע להתמודד עם השאלה הזאת, ואני אומר שכן אפשר לקבוע כללים מהיום והלאה. זה רק עניין של אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה. אני אמרתי את דעתי, ואומר אותה בפעם האחרונה: אני בעד העסקה ישירה. זה לא משהו שהוא זר לי. זה חלק מתפישת העולם שלי, עם הכללים שנדרשים כדי שהאנשים בתפקיד הזה לא יתאבנו ולא ישכחו את המשימה שלשמה, אבל בשום פינים ואופן איני יכול להרשות לעצמי שמי שלא עובד בהעסקה ישירה אלא בכל שיטת העסקה אחרת לגיטימית שמוכרת על-ידי המערכות לא יוכל לעסוק בעניין הזה, אלא שצריך לקבוע כללים, מתי זה ומתי זה - וזה המשרד כן יכול היה,

ולו היה לו מעקב, כנראה שהדברים היו נראים אחרים. הוצאנו מתחת ידינו אחרי מספר רב של דיונים, שלא היה לו אח ורע בעניין הזה - תשעה דיונים. ברוך השם, הגענו לקו הסיום, ואני מאחל לכולם שקציני הבטיחות יעשו את עבודתם נאמנה, ושאנחנו האזרחים נעשה את עבודתנו עוד לפניהם נאמנה. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 12:50.